אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום ה-3 ביולי. סעיף ראשון: פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק העונשין (תיקון, הגדרת איום), התשפ"ג 2023 (פ/2964/25), של חבר הכנסת ניסים ואטורי, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדה המשותפת של ועדת החוקה והוועדה לביטחון לאומי.

חוק ומשפט): לנמק? אנחנו מנהלים דיונים ברגעים אלו ממש בוועדת החוקה בהצעת החוק המקבילה לקראת הכנה לקריאה שנייה ושלישית, וכמובן כדי שהצעת החוק הזאת תוכל להיות ממוזגת אליה אנחנו צריכים שההצעה תעבור לוועדה המשותפת, ואז נוכל למזג. הדיונים במשותפת, לא בחוקה.

חוק ומשפט): הדיונים מתנהלים במשותפת, סליחה. התכוונתי בחדר ועדת החוקה. פיזית?

אם כך, מי בעד? מי נגד?

2. רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון, החמרת תנאי שחרור בערובה), התשפ"ג 2023 (פ/2646/25), של חבר הכנסת אליהו רביבו. כן, אני תומך שזה יעבור. מדובר בסמכויות שוטר ולא בסמכויות של בית משפט. למרות כותרת החוק, וכדי שזה לא יהווה תקדים, אבל מאחר שמדובר בסמכויות שוטר, הדבר מתאים יותר לוועדה לביטחון לאומי שסמכויות שוטר בתחומה,

אז אנחנו קודם כול מצביעים בעד הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה? מי נגד?

ועכשיו מי בעד העברת הצעת החוק מוועדה החוקה לוועדה לביטחון לאומי?

אושר פה אחד.

אתה רוצה לענות לו?

חוק ומשפט): מתי שיגיד יושב-ראש הקואליציה. 3. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר, רבנים אזוריים, רבני יישוב ורבני שכונות), התשפ"ג 2023 (פ/3446/25), לשם הכנתה לקריאה הראשונה, של חבר הכנסת ארז מלול וקבוצת חברי כנסת. תגיד מה ההמלצה של הלשכה המשפטית. ועדת החוקה? ואנחנו מעבירים לוועדת החוקה. למה לוועדת החוקה? כי הוסכם שבכנסת הנוכחית העניינים האלה יעברו לוועדת החוקה. זה מסודר בתקנון. זה העניין, שזה לא הוסדר בתקנון.

חוק ומשפט): זה הוקרא לפרוטוקול בישיבה שבה תוקן התקנון.

כי אמרנו שוועדת החוקה הסמכויות שלה לא מוסדרות ככלל בתקנון, לכן היה מוזר להעביר לשם רק את שירותי הדת היהודיים, אבל אל היו ההסכמות שנאמרו כאן. וזה גם לא המקרה הראשון שעוברת הצעה בעניין הזה. תודה. שרון, רצית להגיד משהו?

שאני מתנגדת. אם כך, מי בעד? מי נגד?

אם ככה, ההצעה הועברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. רוויזיה. הגשת?

על מה? על האחרון. אז אני מגיש על השלוש. ב-10:35. (הישיבה נפסקה בשעה 10:06 ונתחדשה בשעה 10:38.) מחדשים את הישיבה. נושא ראשון: פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הצעת חוק העונשין (תיקון,

של חבר הכנסת ניסים ואטורי,

חוק ומשפט לדיון בוועדה המשותפת של ועדת החוקה והוועדה לביטחון לאומי. אתה רוצה להגיד משהו, זאב? אני הצטרפתי. בוא אתה תנמק. אז אני עובר להצבעה. אני לא חייב לנמק.

לי יש רוויזיה על כל אחד מהשלוש. אז אנחנו עושים אחד-אחד נימוק?

בבקשה, בועז. לא הגשת רוויזיה. אתה מצטרף, כדי שתוכל לנמק? כן, אני מצטרף.

מצטרף כרגע ומנמק. קדימה. אני חושב שדווקא אנחנו רוצים כאן להעביר הצעת חוק עונשין מוועדת - - - זה בהחלט מה שכתוב. אני לאט-לאט קורא. מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת - - - מה שמפריע לך זה שזה של ניסים ואטורי. קפטן ואטורי, אנחנו מבקשים. אני אסביר מה מפריע לנו. אני מניח שתיאמתם את זה עם יוזם החוק של ניסים ואטורי.

שכמו שלמדתי קומה אחת למטה, זה מאוד קשה לדעת מה עמדתו, כי למשל על חוק טבריה הוא היה חתום, אחר כך הסיר את חתימתו כי חשב שהוא חוק לא טוב, ואחר כך בא להצביע בעדו.

אנחנו נעביר את זה עכשיו לוועדה המשותפת, לפי בקשתו, אחר כך הוא ישנה את דעתו, נצטרך להחזיר לוועדת החוקה. לכן אני מציע לא לגעת, ולכן ביקשתי רוויזיה על החלטת הוועדה.

מי בעד הרוויזיה? מי נגד? הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. 2. רוויזיה לא, אבל זה כבר היה רוויזיה, אז אי-אפשר להגיש. יש החלטה חדשה.

אז על ההחלטה להעביר לוועדה לביטחון לאומי.

זה רוויזיה שאושרה והתקבלה החלטה חדשה. אני לא יודע מה ההחלטה. זאב יודע. הגשתם רוויזיה על משהו שאתם לא יודעים? אמרו לו פשוט. הצטרפתי. הסיבה שהגשנו רוויזיה, אדוני היושב-ראש, כי ראינו שבהחלטה הקודמת, כשקיבלתם החלטה - - - אלקין, אני פה.

נראה לי אנחנו מנצחים. לא, לא, לא. עוד לא. תתאמצו עוד קצת. זה רוויזיה. עוד אחד.

עוד שניים אתם צריכים. אתם שלושה.

אנחנו ארבעה, למה שלושה? את מי אתה לא סופר מאיתנו? רק לדעת, אלקין. טוב, אז אני מנמק? מה שאתה רוצה. הרי מה קרה פה עם ההחלטה לגבי הוועדה לדיון בהצעת החוק של אליהו רביבו? קיבלנו החלטת כוועדת הכנסת, והגשתם רוויזיה, ובסוף פתחתם והפכתם את ההחלטה. אז היות שזו כבר מסורת, היה ברור שגם כשקיבלתם החלטה חדשה, גם היא תיפתח. ולכן כשירות לקואליציה, אנחנו אמרנו מראש: כדאי כבר להשאיר את זה פתוח. ולכן הגשנו רוויזיה. ואני מציע לאדוני, לפני שהוא מפיל את הרוויזיה, לזכור שאולי הוא עוד פעם ישנה את דעתו. תזכור שהפעם זה לא ואטורי, זה רביבו.

שם ואטורי שינה את דעתו,

אל תבלבל אותי. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הזו גם נדחתה.

השלישית על הצעת חוק רבני ערים של חבר הכנסת ארז מלול, חבר הכנסת מתן כהנא ינמק. על מה אנחנו מדברים? על חוק רבני ערים. הוא כל כך אהוב עליך. אה, בהחלט. אז את הרוויזיה הזאת על קביעת הוועדה אגב,

יש לך דקה לסכם את כל מה שעשית במשרד לשירותי דת.

ועוד יישאר לך זמן.

אתה יודע, אם זה עניין של דקה, עדיין לא הצלחתם לבטל אפילו דבר אחד שעשיתי שם. זה פשוט מדהים. את הכשרות כבר עשינו. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, החוק הזה לבחירת רבני ערים, גם בצלאל סמוטריץ' בעצמו כתב עליו שהוא חוק הזוי. ולכן אני חושב שצריכים פה לקבל את הרוויזיה, ולדחות בשאט נפש את החוק הזה, שבעצם מה שהחוק הזה עושה זה לוקח את הכוח לבחירת רב העיר תקשיב לי רגע עכשיו רציני, בסדר,

כשבוחרים רב עיר, אני חושב שגם אתה תסכים שלעיר צריך להיות משקל גדול בבחירת הרב שמתאים לעיר. צריך לזכור שה-pool לרב עיר הוא pool סגור, לא מתן כהנא ולא אופיר כץ מחליטים מי יכול להיכנס ל- poolהזה. מי שמחליט מי יכול להיכנס ל- poolהזה. מי שמחליט מי יכול להיכנס ל- pool הזה זה הרבנות הראשית לישראל. 11 מבחנים, מתוכם מבחן אחד בעל פה מול מועצת הרבנות הראשית. רק אז בן אדם יכול בכלל להיכנס ל- poolהזה של רבני ערים. מתוך ה- poolהזה צריכים לאפשר לערים להשפיע מאוד מי יהיה רב העיר שלהם. מה עושה החוק הזה? לוקח את מרבית הכוח שיש בעיר. בחלק מהערים זה מוריד את הכוח של העיר לכדי שליש מהגוף הבוחר. עכשיו, מה אני עשיתי, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת? אני העברתי 75% מהכוח של בחירת רב עיר לעיר עצמה. ויותר מזה, בשתי ערים שהצלחתי גם לבחור רב עיר, גם את הכוח שלי, את ה-25% של שר הדתות, העברתי לראש העיר. אמרתי לו: אדוני ראש העיר, הכוח שלי שלך. העיר תבחר לבדה את הרב שלה. באים עכשיו ש"ס, באיזו תמיכה הזויה של מפלגת הציונות הדתית, לא ברור מאיפה נובעת התמיכה הזו, ולוקחים את כל הכוח של הערים, מעבירים את זה לשר הדתות שהוא מש"ס; ולמועצת הרבנות הראשית, שהיא לא נשלטת, בוא נגיד את זה בעדינות, על ידי כוחות ציוניים. עכשיו, זו פשוט הזיה. במקום שהעיר תבחר את הנציג שלה, שר הדתות, איש ש"ס, יבחר את הנציג שלו. משפט סיום, לא רוצה לגזול מזמנך. באים חבריי מסיעת הציונות הדתית ואומרים: לא, אל תדאגו, אנחנו עושים דילים.

מתוך ארבעה רבני ערים שנבחרו, שניים מתוכם הם מהציונות הדתית. איפה? בבית אל ובקריית ארבע. אדוני היושב-ראש, זה פשוט בדיחה. זה כמו להגיד: לא תאמינו, לישיבת פוניבז' נבחר ראש ישיבה חרדי. זו בערך האנלוגיה הרלוונטית. זה פשוט בדיחה. זה לפגוע בבסיס ההיגיון של בחירת רבני ערים, וזה פשוט לקחת את הדבר הזה אחורה שנות אור.

תודה, חבר הכנסת כהנא.

שכנעתי אתכם, נכון? יהיה לך את הדיון בוועדה, ואני מניח ששם אתה תנסה לשכנע. אבל אני דבר אחד לא הבנתי, איך יעקב אשר ויתר על הדבר הזה, בהתחשב בזה שיש ליהדות התורה, במיוחד לדגל התורה - - - לא,

זה שהחרדים ויתרו לגמרי על רבני ערים זה פשוט הזיה מוחלטת. אוקיי. מי בעד הרוויזיה? שלושה. מי נגד? שישה. יהדות התורה, איך אתם מצביעים נגד הדבר הזה?

אם כך, תם סדר-היום.

בינתיים. נכון לעכשיו. הישיבה ננעלה בשעה 10:45.